כ"ג באייר התשפ"ב,

חברתי, חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים ואנוכי,

אך לא מזמן ערכנו דיון בוועדת הבריאות ובאמת משרד הבריאות גם חזר אלינו לאור הדיון שערכנו, וציין שבאמת צריך לעשות השלמה של אותם מאבטחים בבתי חולים, אנחנו רוצים לדעת מה קרה עם הנושא הזה. ציינו כי נמצא בשלבי אישור סופיים בין המשרד לביטחון פנים ומשרד הבריאות הצבת שוטרים בבתי החולים הכלליים, זה איזה שהוא הסדר חדש. וגם החלטת

מאוד פשוט, כי מי שהיה לו כסף אמר: אני לא מחכה למשטרה או אני לא מחכה למערכת הבריאות אלא פשוט לקח חברות שאני ואיציק שמולי, אגב, שנינו קידמנו אז את החוק וראינו איך זה קורה בפועל. קופת חולים גדולה נתנה לצוות שלה אפליקציה פשוטה בתוך הטלפון וברגע שמישהו

ולכן, באופן עקרוני, ובזה אסיים את הנקודה השלישית, ברור לי שהמדינה בהתנהלות שלה מול העבריינות הפלילית וגם הלאומנית, שמקרינה באופן חד-משמעי גם לתוך בתי החולים, לא צריך לכבס מילים, אנחנו רואים בדיוק מה קורה בתוך בתי החולים.

על הכרה בתפקיד של מאבטח במוסד רפואי

- - לצערי אין לזה תמיכה ממשלתית. אין לזה

ואנחנו צריכים לשבת עם הביטוח הלאומי ולראות איך אנחנו כן עושים את זה. אפשר למצוא

הוא היה בפאניקה שבוע בבית כי הוא פחד שהוא יגיע לבית החולים ויהרגו אותו. אין לך באמת כלים להתמודד עם זה, זאת האמת. מקרה שני של עוד רופא שאיימו עליו ברצח, לא הגיעו אליו כי שוב,

ולמחרת הוא גמר בחדר צינתורים עם אירוע לב,

בתי החולים שזה מגביר את תחושת הביטחון,

והיה ברור שזה צעד ראשון - - הפיילוט הזה היה אחרי ועדת מור-יוסף.

אני משנה למנכ"ל במשרד לביטחון הפנים.

ב-2013 הייתה החלטת ממשלה בוועדת שרים למאבק באלימות שאישרה

שזה עולם שלם שאנחנו מייחסים לו צוות שלם שיתעסק עם הדבר הזה, שני סוגי מניעות אבל אני לא אדבר על זה. אני רוצה לדבר על כמה צעדים קונקרטיים: הנושא של קנסות מינהליים עולה בקרב הרבה מאוד אנשים מהשטח וגם

בסוף המתלונן מרגיש שהוא בודד וגם לאט לאט - - אגב ספי,

מאחוריו כי גם זה היה אז באירוע שרופאים אמרו: סליחה, אני לא רוצה

לא מזמן ישב כאן, בוועדה אחרת בתחום הזה,

שהיה חבול בעין ממטופל שהכניס לו אגרוף גם שם, בתוך כול המחלקות,

אתה יכול לעדכן על זה? מה התכנית לשיפור מערך האבטחה מבחינת תנאים?

יותר בסוף: סיר הלחץ של בתי החולים, אגב גם בבתי המרקחת, יש לי פה את נייר העמדה של צוותי הרפואה מטעם ארגוני הרוקחות, הוא סיר לחץ של היעדר תקנים, וצמצום המשאבים

אני מכירה בתי חולים שכן עשו את זה. אתמול הייתי מלווה וביקשו ממני שרק מלווה אחד ייכנס ולא הייתה לי שום בעיה.

לכן אני שואלת את השאלה הזאת. פרופסור ציון חגי כיו"ר הסתדרות רפואית היה רוצה שתצא הנחייה מסודרת

אנחנו מודים לכם,

ירושלים שזו עיר בעייתית עם הרבה נקודות של מתח, ולא צריך לפרט. הדבר השני זה אי סובלנות לגבי כול אדם אלים באשר הוא,

תגיד לי רגע, רק כי היה לנו פה דיון עלה קנסות המינהליים: זה ברמה של חקיקה ממשלתית כמו שהגיעה עכשיו באלימות בספורט? כי אני חושבת שקנסות מינהליים זה פתרון בהרבה מקומות. זה מיידי. הוא מרים לה את המחשב וזורק? זורק לה את הטלפון?

אנחנו עותרים לתקופות משמעותיות של מאסרים בפועל.

הכוונה לחודשים ואפילו הממוצע לעבירות נמוכות זה עד 18 חודשים. בית המשפט, מטבע הדברים, מחויב לאזן גם את הנסיבות לקולא. חייבים לדעת שבמקרים האלה הרבה פעמים התוקף מבוגר או ללא עבר פלילי או שהוא במצוקה או שהוא חולה

- - אולי יש לך נתונים מהשנה האחרונה, כמה תביעות הוגשו נגד צוותים רפואיים או אפילו על הדסה, שזה עכשיו טרי, האם נעצרו והאם יש עצורים? אגב, אני גם יודעת שלפעמים יש עבודת חקירה שלוקחת תקופה אז אולי... הסטטיסטיקה יכולה להיות מטעה כי היא כוללת גם תקיפות במדרג

בקיצור, אנחנו צריכים לדייק את הנושא של הקנסות המינהליים ואנחנו נדייק את זה כדי שתהיה מציאות אחרת.

קרן הראל, מנכ"לית מרשם, בבקשה.

בואו נגיד את האמת: אנשים לא רוצים לעבוד בבתי חולים.

נכון, ועל זה אני בדיוק רוצה לדבר בקצרה: קודם כול, אני מברך על הוועדה הזאת, זה סופר חשוב לנו. תודה שהגעת מרחוק. תודה שהזמנתם. שכר המאבטחים היום הוא 36 שקלים לשעה. יש כרגע מכרז באוויר,

מקימים עוד ועדה ועוד ועדה וזה יימרח והכנסת

אני מקווה שהממשלה תיפול, לא הכנסת. בסדר, סליחה. אמר פה בני קלר ודיבר על עבודות מועדפות, זה דבר הכי נחוץ שצריך. אנחנו יצאנו עכשיו למכרז כללי וגם 41 שקל בקושי מצליחים

כמדינה, החלטנו לא אנחנו, היינו מאוד צעירות,

שנים ניסינו, גם בכנסת ה-20, להוציא את מוכרי ה"ילו" ולתת

אבל אין לו. מכיוון שרוב התיקים בסוף - - מה זה אין?

זה בסדר להביא לכאן דוגמאות אבל אנחנו רוצים לקבל תמונה כללית.

מוחמד, תודה רבה. חיזקת לנו את זה שיש בכלא אחד שדקר אחות.

זה לא משנה עכשיו שתגידי מתי אני בא. זה שאת מנסה לצייר כאילו פתרת,

שלא יכולים לפתוח בחקירה אם המתלוננת - - זה לא יעזור אם

הנושא של אלימות נגד צוותים רפואיים,

עסקתי בו בכנסת ה-20,

ראינו את הטיפול בתוך המרפאות בקהילה,

לנו עבודה בתוך בתי

הם התמודדו גם בתקופת הקורונה כשהיה צריך לאכוף את תקנות הקורונה וכשאנשים מגיעים בזמני לחץ. עכשיו למשל בימים האלה, כשבכול המדינה הורידו מסכות ובבתי החולים עדין לא ואנשים לא מודעים והם מגיעים והם מסבירים באדיבות לכול אחד איך להיכנס ואנשים מתמודדים איתם לפעמים במצבים

נכון, ספי? כן, זה בתכנית. יש לנו עוד כמה מהלכים ונוציא עדכון מאוד מסודר לשטח על הכלים החדשים והישנים. מעולה, כמו גם הדיגיטלים שציינת וכדומה. תודה רבה. אני מודה לכם מקרב לב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:35.